מושב שני פרוטוקול מס' 83 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

ב' בחשון התשפ"א (20 באוקטובר 2020),

נכחו: מיקי חיימוביץ' יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה רם שפע יו"ר ועדת

ועדת הפנים והגנת הסביבה אורי פנסירר שלום לכם,

אני שמחה לפתוח דיון משותף של ועדת הפנים והגנת הסביבה ביחד עם ועדת החינוך בנושא נוהל בחירת נציגי ציבור

כך אנחנו מבקשים היום לקיים דיון על מנת לבדוק: מהי הדרך הנכונה לבחירת נציגי ציבור בוועדות הפנימיות האלה, ואיך אנחנו מביאים לכך שנציגי הציבור נבחרים בדרך שקופה ומסודרת שמבטאת את הלכי

אני לא שם. רוב שנותיי הייתי בדיוק במקום האחר, שצריך למנוע מהתערבויות שלפעמים היו מוגזמות. במקום

היא תמנה 23 חברים, ותהיה מורכבת מנציגים ממגוון תחומים וגופים, כמפורט בחוק. היתר לניסוי בבעלי חיים יינתן מטעם: ועדה שמינתה

להורות על עריכת שינויים בהיתר ואף על השעיית היתר. הוא נותן את ההערות שלו לאחר הנפקת ההיתרים.

היא בעלת סמכות לבטל או להשעות היתר שניתן לעריכת

שהם: 1. קידום הבריאות, הרפואה ומניעת סבל. 2. קידום המחקר המדעי. אציין שאנחנו לא יודעים בדיוק מה כולל המחקר המדעי הזה. 3. בדיקה או ייצור של חומרים או חפצים. 4. חינוך והוראה. כמו שאמרתי, מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי אסור על פי חוק ניסויים בבעלי חיים. מה זה בדיקה או ייצור של חומרים או חפצים?

אם אפשר בבקשה לעבור לשקף הבא.

מה זה אומר לא יודעים, שזה - - - לא שקוף?

הנתונים נלקחו מאתר המועצה, כל הנתונים שם מפורסמים.

כ-89% מבעלי החיים מומתים בתום הניסוי. כאשר שיעור ההמתה הגדול ביותר מצוי בקבוצת המכרסמים ובקבוצת בעלי הכנף בשניהם כ-94%. המועצה ציינה בפנינו שהיא ממשיכה במאמצי שיקום של בעלי חיים גדולים ובכללם קופים,

חיות משק וחיות בר. שיעורי השיקום בישראל הם בולטים

יש שם הרבה דברים מעניינים ולומדים מהם.

אני מבינה שזמנך קצר ורצית להגיד לנו כמה דברים.

היה חשוב לי קודם כול לברך על הדיון,

לכן הגעתי לדיון כדי לומר את הדברים,

תודה רבה לך. אני רוצה לשמוע כדי לתת קצת תמונה של איך הדברים התפתחו האם

אומרת שעדיף שזה יישאר אצלכם. מאיר, אנחנו ביקשנו לדחות את הדיון. פנינו וביקשנו לדחות את הדיון שם כדי שנוכל לעשות את הדיון כאן. כדי שנוכל לפקח ולראות שהדברים

זו פשוט לא יעלה על הדעת, זה מטורף. בתחום הניסויים בבעלי חיים, לצערנו, זאת המציאות.

שהחוק מאפשר- - - גלעד, בוא ננסה להתמקד בעניין שלשמו התכנסו כאן היום.

זה נכון שהחוק מאפשר את המסלול הזה של מתן היתרים באמצעות ועדה פנימית, אבל הוא גם קובע שהוועדה הפנימית

איך צריך להיות הליך בחירת אותם נציגי ציבור? אני חושב שכל המוסד הזה של ועדות פנימיות הוא בעייתי מלכתחילה. אבל אנחנו כרגע לא עוסקים בשאלה: ועדות פנימיות

הרבה מאוד אנשים אכפת להם מאוד מהדבר הזה. אנחנו לא באים ואומרים לעצור את הניסויים כל מה שאנחנו אומרים זה שלפני שהולכים להפעיל חומר נפץ על חזיר או לנסר גולגולת של קוף לפחות שיהיה אדם

חייבים לקבוע שכר, אבל לא על ידי המוסד. רגע,

שאר חברי הוועדה הם עובדי המוסד, זה חלק מהעבודה שלהם. אתה חושב שנכון שנציג הציבור במועצה באותן ועדות פנימיות יקבל

אומר עוד דבר אחד: אנחנו מכירים מקומות אחרים שבהם יש נציגים חיצוניים שיושבים בתוך המוסד שעליו הם אמורים לפקח. כמו למשל: וטרינרים שיושבים בבתי מטבחיים.

לכן אנחנו חושבים שאותו נציג ציבור חיצוני גם צריך להיות

יכול להיות שצריך ליצור מאגר של נציגי ציבור מומלצים על פי קריטריונים מסוימים. תודה רבה על הדיון, אני חייב לצאת.

צריך לשמור על האיזון בין חסימת החוקרים והעולם האקדמי והמחקר מבדיקה והגעה לאין שהם צריכים להגיע. לכן אני חושבת שהמאגר בנוסף לקציבת קדנציה

תודה. חבר הכנסת עוזי

קצת אספר לכם על הוועדה שלנו, הוועדה שלנו בטכניון מונה שבעה נציגים: שלושה חוקרים,

חברת סגל בטכניון שאיננה עוסקת בבעלי חיים ונציגת ציבור שהיא שופטת בדימוס שאין לה זיקה

אנחנו לא יכולים לשלול מחוקר את היכולת שלו לעשות ניסוי בבעלי חיים.

שהמחקר יעשה נכון. לכן כשאמר עו"ד גלעד הלר והשווה אותנו דרך אגב, הוא קרוב משפחה שלי, כך שזה משעשע שאני נפגש איתו פה לוועדה שמאשרת לעצמה היתרי בנייה,

גם אנחנו רוצים שכל ההיתרים יידונו כמו שצריך,

חיים ושרווחת בעלי חיים תהיה הכי מקצועית

אני רוצה להזכיר לכולם שהיוזמה לנציגי ציבור בוועדות הפנימיות במקורה

עד עכשיו,

זה לפוצץ ראשים של חזירים ולנסר גולגולות. כן. אני מנסר גולגולות של קופים,

וזה כואב לי שאני עושה את זה ואת זה, אבל אני עושה את זה כדי לחסוך סבל לבני אדם. אנחנו כל

אני שוב חוזרת: אנחנו לא עושים פה דיון על הסוגיה של ניסויים בבעלי חיים. זאת לא הסיבה שלשמה התכנסו כאן היום. אנחנו רוצים רק שבוועדות האלה תהיה נציגות נאותה לציבור.

שאנחנו מסכימים,

רק בגלל המנגנון המאוד מהוקצע והייחודי שיש לנו אלא גם כי נושא של סביבה ובעלי חיים קשורים זה בזה בקשר הדוק מאוד. בנוסף, חשיבותו של המחקר בעולם המדעי ידועה לנו

זה לא שיש הצבעה או משהו כזה. כל בעיה שעולה על ידי נציג הציבור היא בעיה שאנחנו

מהבחינה הזאת צריך להבין

הוא בעצם יתקע את כל הדיונים בוועדה ולא יאפשר אותם. מה זה יתקע? הוא קול אחד מתוך שבעה, שמונה - - - לא. אני היום לא עושה הצבעה בוועדה. את צריכה להבין: אם יש בעיה, אם מישהו מחברי הוועדה מעלה בעיה אני מחזיר את ההיתר לתיקון.

דבר שני - - מי קובע את זה? איך את מונעת את זה שיציע את עצמו בן אדם שהאינטרס שלו הוא להפסיק ניסויים בבעלי חיים. שנייה. כאשר יש מאגר כזה,

צריך לקבוע את גודל המאגר בהתאם למספר הועדות שיש בשנה, כמה אנשים צריכים להיכנס למאגר

אני גם חבר בתת ועדה של המועצה שהיא הוועדה הארצית הדנה בבקשות ניסויים של התעשייה הביו-רפואית.

סטארט אפים וחברות מבוססות וגדולות. אני

המקצועיות להוסיף נציג או נציגת ציבור להרכב ועדות ההיתרים שהרכבם נקבע על פי חוק.

הוועדות: הוועדות הן מקצועיות, וחייבים

אלה האנשים שמונו על ידי המוסדות. אני יכול להגיד שקשה מאוד לשכנע אנשים לכהן בוועדות כנציגי ציבור. אנשים לא רוצים שיגידו עליהם: אתה מאשר ניסוי בבעלי חיים,

אתה מאשר דברים שהם נוראיים. אולי אם הם יקבלו שכר זה יעזור. לא רוצים את

אבל אם זה ילך למטרות אחרות שלא שייכות,

אבל אנחנו יכולים לחשוב על לשלם, למשל, הוצאות נסיעה או דברים כאלה. נציג ציבור הוא חבר שווה זכויות וחובות כמו כל חבר אחר בוועדות ההיתרים. יש להם משקל אתי, יש להם משקל

אני רואה את זה כמשהו נדיר שלא קורה כול יום. חזרה לעניין, לעשות מאגר של שמות מצוין. מי ירכיב את אותו מאגר? פה יש ויכוח.

משרד הבריאות.

הוא יבחר מתוך המאגר הניטרלי כך נקרא לו,

שיבחנו על ידי מי שירכיב את המאגר. ובסופו של

הוא המועצה הארצית והמוסד זה ועדה פנימית.

לא ועדה פנימית, אולי יש בלבול.

הבנו. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות

יקות ניתוחיות או דברים כאלה שלוקחים חיה בתואר ראשון בביולוגיה, פותחים אותה ומראים הנה הלב, הנה הכבד והנה הטחול. את הדבר הזה אפשר לעשות מצוין באמצעות סרט וידאו ולראות עוד הרבה יותר טוב מאשר סטודנטים שמתגודדים סביב חיה אחת ובכל זאת עושים את זה. למה עושים את זה?

גם אם בסוף מוצאים נציגים ראויים ואני לא מפקפק, לא באתי עכשיו להטיל דופי באף אחד מנציגי הציבור הפרקטיקה הזאת שאנשים נבחרים כשיש להם קשר למוסד או שהם מוינו המוסד או שהם

אז גם שלא יהיה מישהו שהאג'נדה שלו היא נגד ניסויים. חשוב לשמור על האובייקטיביות הזו. וכן לתת את האפשרות למוסד ולמועצה בסופו של דבר,

רשמנו את הנכונות וכי המועצה טרם דנה בהמלצת של ועדת המשנה הזו,

אנחנו רשמנו את ההודעה של נציג המועצה הארצית לפיה הם יביאו לדיון ואישור במועצה בהקדם את ההצעה,

תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה בשעה